אני פותח את ישיבת הוועדה בנושא סקירת השר לשירותי דת על פעילות משרדו. אז קודם כל אני רוצה בהזדמנות זו לאחל לשר לענייני דתות, ידידי מיכאל מלכיאלי שהוועדה כאן מכירה אותו היטב, כפרלמנטר מוכשר כמחוקק חרוץ וענייני ויעיל, ולכן אני בטוח שגם בתפקידו החדש הוא יצליח לקחת את המשרד הזה שעבר הרבה מאוד טלטלות. וגם אחרי כל הטלטלות עדיין אני חושב שדווקא המשרד צריך עכשיו טלטול כדי שיהפוך להיות משרד אפקטיבי, עם כבוד לשירותי הדת במדינת ישראל. המשרד, לדעתי צריך להיות גורם שצריך להיות מנחה בהרבה מאוד נושאים אחרים גם כן. הוועדה כאן, אדוני השר, מתעסקת הרבה בבנייה, בניית שכונות חדשות, התחדשות עירונית, ודברים מהסוג הזה. כשאני לא יודע כמה, ויש המון הסכמי גג שנחתמו עם רשויות מקומיות והרבה מאוד דברים שקשורים להקמת השכונות והכל, כשאני אומר לך בידיעה, שבחלק גדול מהמקומות שירותי הדת לא נכללים בתוך הסכמי הגג בצורה נכונה, עובדים באיזשהם כללים ישנים של איזשהו בית כנסת אחד לכך כך מאות דירות. ברוב המקומות זה לא יכול להתאים, כי מה לעשות, במדינת ישראל יש הרבה מאוד אנשים, גם אם הם לא חרדים, וגם אם לא רואים שהם דתיים, אבל אצלם בית הכנסת הוא חלק מהשירותים הבסיסים שהם צריכים בכל מקום. אני חושב שהמשרד צריך להיות משפיע גם בהחלטות תכנוניות, גם בהחלטות שיווקיות, גם בהחלטות של השתתפות המדינה בתשתיות, כמו שמשרד החינוך מעורב בתוכניות הגג בבתי ספר בכיתות לימוד, אני חושב שהדברים האלה צריכים גם לבוא לידי ביטוי. אני חושב שבכלל היה צריך לגרום לכך ששירותי הדת יקבלו את המעמד שלהם, במקביל עם השיפור שלהם,

אם צריך לשפר דברים, לשפר בירוקרטיות, אם צריך לעשות דברים. אחד הדיונים שאני ניהלתי בזמנו היה בנושא של המצב הפיזי של בתי הדין.

יש הרבה מאוד בניה והרבה מאוד מקומות חדשים, קריות חדשות של בתי משפט שבונים וכך צריך להיות, כי כשאדם מגיע לבית משפט הוא צריך למצוא מקום ידידותי, מקום שהוא מרגיש בו נוח ונורמלי, למרות שהדיונים בתוכו יכולים להיות אחרים. אותו דבר שירותי בתי הדין ויש ועדה בזמנו, שהוקמה, והגיעה למסקנות אבל משום מה גנזו את המסקנות שלה,

עצר את זה, אז בזמנו דיבר עודד פלוס שהיה המנכ"ל הקודם. הציג את המסקנות, יש פשוט מסקנות ברורות מאוד איך צריך להיראות. אבל הכי קל זה לבוא ולדבר שבבתי הדין, או ברבנות, בדברים כאלה, לא מספיק ידידותיים, לא מספיק מקרבים, לא מקבלים. אבל המדינה תסתכל עליהם תמיד כסוג ב'. כשאדם מגיע למקום שהוא בניין ישן משנת אנו באנו, עם ריהוט ישן, עם מערכות מחשוב ישנות ששוב, נעצרו, גם היה פרויקט עליהם בעניין הזה של בתי הדין, לפחות שאני זוכר, אני לא יודע מה עם השאר, וודאי השר יציג תכף את הדברים הללו, במקום לבוא, להנגיש את שירותי הדת, להפוך אותם לידידותיים יותר, להנגיש את שירותי בתי הדין, לפחות כמו שמנגישים את שירותי בתי המשפט. יש במדינת ישראל דבר מוסד ממלכתי שנקרא רבנות ונקרא בתי דין, כמו שיש בתי משפט וכמו שיש מוסדות אחרים שהם מוסדות לאומיים, כך צריך להיות היחס. ולכן אני מאוד מקווה, גם מציע וגם מקווה, ואנחנו כוועדה אדוני, נהיה מוכנים לסייע, למרות שאתה יודע, ועדה בדרך כלל אמורה לבקר, לעקוב וכו', אנחנו נעשה גם את זה, אבל אני חושב שאתה צריך להשתמש בנו כדי להעלות נושאים שאתה רואה, שאתה נתקל בהם בתוך ההתנהלות הממשלתית הכוללת, שלצערי הרב,

המשרד לענייני דת זה לא הדבר הכי חשוב, לא היה בשנים האחרונות, ואני עדיין לא מרגיש את זה עד עכשיו.

אני מציע את שירותי הוועדה בעניין הזה, להעלות נושאים, להביא לפה משרדי ממשלה אחרים, להביא את משרד האוצר על הדברים הכי בסיסיים. כי הכי קל לדבר לשירות לאזרח רק כשאתה רוצה לדבר על דברים שאתה בא מתוך השקפת עולם, אבל כשאתה מדבר על המבנה עצמו ועל הדברים עצמם ועל כל זה, פה כולם שוכחים. אלו רק נאומים יפים בשביל הפודיום בכנסת. אז אחרי שאמרתי את מה שמעיק עליי, אנחנו נשמע את הסקירה על המשרד בהרחבה, על השירותים, איפה עומדים הדברים היום, מה מצבן היום של המועצות הדתיות? מה קורה, דבר שאני יודע שנכנסת אליו מאוד חזק, הנושא של להתחיל לסגור את הפער של עשרות ישובים שאין בהם רבנים? וכו'. אדוני השר, הבמה שלך. קודם כל בוקר טוב, תודה רבה אדוני יושב הראש על קיום הדיון. חבר הכנסת חברי הרב יעקב אשר. שעות רבות הייתי במחיצתך כיו"ר ועדת חוקה בדיונים המרכזיים. אפילו שימשת בממלא מקום כשאני קיבלתי את הקורונה,

תמיד היית אח גדול בזום מפקח עליי מנהל את הועדה. היועץ המשפטי, חבר הכנסת ואטורי, נמצאים כאן מנהלי האגפים במשרד, פורום המועצות הדתיות, ארגונים חברתיים, יושב ראש החבר. אני אנסה כאן לתת סקירה מהירה גם להשאיר זמן לאחרים לדבר ולשאול, וננסה לאט לאט להיכנס גם קצת לעובי הקורה. יש כאן יותר את הצוות המקצועי שיוכל לתת תשובות בנושאים פרטניים יותר. תחת המשרד לשירותי דת, יש ארבעה גופים מרכזיים שכל אחד מהם זה משרד בפני עצמו ותורה בפני עצמו. קודם כל זה המטה, משרד הדתות עצמו, עובדי המשרד. יש את הרבנות הראשית שהיא תחת משרד הדתות, שיש לה מנכ"ל בפני עצמו, מטה בפני עצמו, תקציב בפני עצמו, הוא גם נמצא במקום מדויק תחת משרד הדתות. יש את בתי הדין, אדוני יושב הראש, שהזכרת, שגם הוא במקום כזה או אחר נמצא תחת משרד הדתות, בחלקו תחת משרד המשפטים. וכמובן, זרוע הביצוע המרכזי של משרד הדתות, שגם הוא נמצא בחלקו תחת משרד הדתות וחלק תחת רשויות במימון כזה או אחר, אלו המועצות הדתיות שנפרט עליהן בהמשך. המטה של משרד הדתות, משרד לא גדול, נדבר עליו יותר מאוחר, הרבנות הראשית. כמו שציינת, אדוני יושב הראש, הרבנות הראשית זה לא רק נותן הכשרות, אלא גם לנו, באופן אישי, גם אם לא החוק מחייב, הוא בעצם מנחה אותי כשר ואת המשרד שלנו בנושאים הלכתיים, בנושאים מהותיים. זה נושא שהיה חשוב לי לפתוח בו, כי משרד הדתות עבר בשנים האחרונות טלטלות מאוד מאוד קשות, וכשהוא היה בתאונה ובסתירה ובמחלוקת עם הרבנות הראשית, עם מועצת הרבנות הראשית, עם הרבנים הראשיים, מטבע הדברים נתקעו דברים, מטבע הדברים לא קודמו דברים, ואם קודמו זה היה באופן חד צדדי. אני כבר בכניסתי לתפקיד אמרתי שאנחנו נשמש כזרוע של הרבנים הראשי ושל מועצת הרבנות, ולכן מועצת הרבנות היא לא עוד יחידת סמך, אלא גם מתווה מדיניות בנושאים הדתיים, ההלכתיים, התורנים, שבו עוסק משרד הדתות. גם בתוך האגפים של משרד הדתות, כמו שנפרט בהמשך.

אדוני יושב הראש, על נושא הנראות של בתי הדין. אני חושב שאחד מהדברים שזה בושה, צריך לומר את זה, שלכנסת יש בניין מפואר ויפה בפני עצמו, לבתי המשפט, להיכל הספר, לאוניברסיטה כשאני מסתכל על האזור פה, ולרבות הראשית אין מבנה ובניין בפני עצמו כנאה וכיאה לרבנות הראשית לישראל. במשך שנים היה בהיכל שלמה, למי שהכיר, וזה גם נגמר, זו היסטוריה. היום הרבנות נמצאת באיזה מבנה לא מכבד, לא ראוי, בתוך שכונה, כאילו כמו איזה מרכז תעסוקתי בארבע קומות, המקום הוא לא מכבד ולא יפה.

גם בתי הדין לא מזמינים כמו שציינת, ואנחנו מנסים להגיע להבנות ביחד עם משרד האוצר, ביחד עם עיריית ירושלים על מנת להקצות שטח מכובד לרבנות הראשית לישראל ואולי גם לבתי הדין. משרד המשפטים גם קשור? משרד המשפטים זה האח הגדול של כל כלל ישראלי, אבל לרבנות לא, לבתי הדין קצת כן. לבתי הדין יש כמה נקודות של קאורלציה. בעניין הבניין אני אומר.

הם משתתפים בצערם של הדיינים על המצב שם. איך אומרים, זה לא מטריד, אין להם נדודי שינה מזה.

אבל - - - והנושא האחרון זה נושא המועצות הדתיות. גם שם המבנים, בחלק גדול מהמקרים, מהערים, ודאי ברשויות החלשות, לא מכבד, לא ראוי. ובסוף, יחס גורר יחס, וגם על זה נדבר בהמשך. חלק מהמטרות המרכזיות של המשרד לשירותי דת, שיפור שירותי הדת הניתנים על ידי המועצות הדתיות. בסוף, כשאדם מגיע לקבל שירותי דת, אם זה רישום נישואים,

קבורה, או מתן כשרות, ותתפלאו לשמוע שהמועצות הדתיות נותנות שירות גם בדברים שהם לא מחויבים על פי חוק. אנשים רואים במועצה הדתית בערים רבות כמוקד שירות לכל נושאי הדת, גם אתן לכם דוגמה, שלום בית או אפילו לעזור לילד במוסד, או בשיעור פרטי, או טעמי המקרא או בר מצווה, דבר שהוא לא בהכרח המנדט המחייב של המועצות הדתיות. המועצות הדתיות הן כולן שחקני נשמה. אמרתי באחד הכינוסים של המועצות הדתיות, אנחנו לא מחפשים הייטקיסטים להיות ראשי המועצות הדתיות, זה לא הקריטריון להיות ראש מועצה דתית. אני רוצה לספר סיפור אחד שהוא ייתן את הסיפור של המועצות הדתיות. זה לא סוד, בקדנציה הקודמת היה שינוי גדול מאוד באנשים שחיפשו להביא לראשי המועצות הדתיות, חשבו שזה איזשהו ג'וב עם הרבה כסף, שצריך להרחיק אנשים מסוימים ולשים מקורבים.

באחד הערים בצפון הארץ מינו, נקרא לזה הייטקיסט עם חולצה מכופתרת וכראוי לג'וב של יו"ר מועצה דתית איך שתפסו את זה, והתמנה להיות יו"ר מועצה דתית, נכנס לתפקיד ואחרי יומיים-שלוש מתקשרים אליו מאיזה בית אומרים לו כבוד יושב ראש המועצה הדתית, יש לנו פה מת, מה עושים? תבוא לקבור אותו. אומר סליחה, אני? יושב ראש המועצה הדתית, אני מטהר מתים? אני אמור לחפור קברים? אמרו לו כן, זה תפקיד פה של יו"ר המועצה הדתית. אמר שניה תנו לי לבדוק מה קורה. הרים טלפון ליו"ר המועצה הדתית שהודח, אמר לו תגיד לי מה אתה עושה במצב כזה, יש מת בעיר,

אומר לו כן, אני בא עם האוטו שלנו, לוקח את המת, כן אני עושה לו טהרה ומשם אני לוקח אותו לבית העלמין, אני חופר לו ואני גם קובר אותו. אומר לו מה, איפה כל העובדים? הוא אומר לו אין לנו עובדים, יש לנו כמה מתנדבים צדיקים שעוזרים כאן. לא עבר זמן והוא כמובן, הכניס חברה תחתיו כי זה לא היה ראוי מכבודו. המשרד היחיד, אדוני יושב הראש, שנשען על מתנדבים, זה משרד הדתות. לא תראו במס הכנסה שיש אגף של מתנדבים, לא תראו במשרד הבריאות או במשרד החוץ, פה הנה אנשים האלה מתנדבים. המשרד היחיד, ואני אומר את זה לאוצר בכל פגישה שיש לי איתם, המשרד היחיד שנשען על מתנדבים, זה משרד הדתות. אם זה מטהרים אם זה מטהרות, אם זה בלניות. דברים שגם מקבלי השכר הוא זעום מאוד ונדבר על זה בהמשך, וגם נשענים על מתנדבים. דבר נוסף, מטרה שהיום המשרד עוסק בה, העמקת ביצוע מדיניות הרגולציה על המועצות הדתיות. אני באתי ממשרד הדתות בעבר, הייתי ראש המטה של השר, הרב דוד אזולאי ז"ל, ואני מכיר הרבה ראשי מועצות דתיות ברמה חברית, ברמה ידידותית, וגם ברמה של יחסי עבודה. נמצא כאן יו"ר החבר, ודאי שהוא יהיה שותף לתחושה הזאתי, יש רבים מראשי המועצות הדתיות שרואים במשרד הדתות כאויב שלהן, כמי שמחפש אותן, כמי שמחפש לתת להן ביקורת כל היום. חשב המלווה במשך תקופה ארוכה במשרד הדתות היה כלי ענישה שלא בדיוק הייתה אחידות ושכל ישר מי קיבל חשב מלווה ומי לא, בשונה מהרשויות המקומיות, הדבר הזה נעצר בתקופה האחרונה. יהיו כללים אחידים ושוויוניים מי צריך לקבל חשב מלווה? חשב מלווה הוא לא אמור להיות כלי ענישה, ודאי לא כשמחפשים אדם מסוים. כמה מועצות דתיות יש היום עם חשב מלווה? משתנה, יש כמה עשרות. אנחנו חושבים שהראוי ביותר, מי שזקוק לזה, אז צריך שיהיה חשב מלווה.

לא ככלי ענישה, ודאי לא על פי אג'נדה כזו או אחרת. שיפור מערך הקבורה הארצי והקבורה בחירום. הקבורה בחירום אמורה בשנה הבאה לעבור באופן מלא למשרד הדתות. אני אומר כאן אדוני יושב הראש, אין כסף לזה, המשרד לא יכול להיות אחראי על הקבורה בחירום בתקציב שיש לו היום. זה לא נכון להטיל על משרד הדתות את האחריות אם זה לא מתוקצב. אין כסף גמיש למשרד לדאוג לכל מערך הקבורה בחירום, וכמובן הקבורה בחירום משתנה על פי תחזיות, מלחמה, חלילה רעידת אדמה, חלילה שאר הדברים. אלו מספרים שונים, היערכויות שונות, קירור, האנגרים ועוד מספר דברים שהיום המשרד לא ערוך לקליטה לדבר הזה, הדבר הזה לא מתוקצב. במסגרת הדיון שהיה פה בנושא של רעידות אדמה, התייחסו לאתרי קבורה זמניים, התייחסו לזה.

השאלה האם זה בשיתוף איתכם? האם המשרד יודע על מה מדובר?

המשרד לא מתכלל את זה היום. ברור שיש נציג של המשרד בדיונים שם שמתריע פעם אחר פער כמו נודניק בשער שאומר רבותיי, אנחנו לא ערוכים לדבר הזה מבחינה כספית שהמשרד ייקח את זה על עצמו, ובכל הדיונים שלנו מול האוצר אנחנו חוזרים ואומרים את זה פעם אחר פעם. נושא נוסף זה פיתוח והנגשת המקומות הקדושים. התקציב של פס"ח לא עובר אליכם? התקציב לא מספיק. אבל זה עובר למשרד הדתות? הוא אמור בהמשך לעבור. פס"ח פינוי וחללים. הוא כרגע לא אמור לעבור. זה אומר דבר אחד, זה אומר אם יש נציג כזה או אחר, אבל מי שבעצם אמור להיות אחראי על קבורה, במצב חירום מטפלים רחל וזה, בדברים של חילוץ והצלה. אבל בחלק הזה, לדעתי, צריך להיות אחריות של משרד, אחריות כמובן, שבאה ביחד עם כלים, כי קבורה בסוף - - - אבל זה פס"ח, זה בדיוק פינוי חללים. הקבורה בחירום זה לא רק פינוי חללים, יכול להיות מערך שלם. ברור, זה מערך שלם. על הפינוי וזה, כן. אבל בסוף הקבורה היא דבר גם הלכתי. זה לא יכול להישאר בתחום הצבא בלבד, אלא אם כן הרבנות הראשית הצבאית מטפלת בעניין. אבל צריך לקבל תשובה בעניין הזה של קבורה במקרה חלילה. זה דבר שראוי לעשות עליו דיון בפני עצמו. אנחנו נבקש הבהרות בעניין, ואם נצטרך נעשה על זה דיון. דבר נוסף זה פיתוח והנגשת המקומות הקדושים. הדבר צף מאוד גם לתודעת הציבור,

אחרי אסון מירון, אבל זה דבר שמשרד הדתות, דרך המרכז הארצי למקומות הקדושים מטפל בו כל השנה. מי שמסתובב באתרים, בקברים, בקברי צדיקים בכל הארץ, יודע שיש הרבה הרבה מה לשפר שם. גם התקציב שנמצא במרכז הוא לא מספיק, אנחנו מנסים לבנות ביחד איתם איזושהי תוכנית. התקציבים שם הם תקציבים שוטפים או תקציבי פיתוח?

יש גם פיתוח וגם שוטף.

תן לי סדרי גודל. הדרישה שלנו עכשיו ממשרד האוצר זה 20 ו-20. 20 מיליון ו-20 מיליון, יורידו אותנו ל-17. כמה זה היה בקדנציות קודמות בשנים שעברו?

15. אבל שוב, זה התחיל תמיד, ואחרי זה נוסף עוד צעד, ואחרי זה הורידו. שזה גם השוטף וגם? עמית קצין ראש מטה מנכ"ל משרד הדתות. יש שלוש תקנות היום שהמשרד עובד איתם אל מול המקומות הקדושים. התקנה הראשונה זה שוטף מקומות קדושים, זה בעצם כלל המקומות הקדושים. האחזקה שלהם? האחזקה והתפעול השוטף. יש תקנה נוספת, זה שוטף רשב"י. האתר עצמו מצריך תקנה בפני עצמה לשוטף השנתי, לא מדבר על ההילולה שגם כבר לא חונה אצלנו. ותקנת פיתוח ששם גם כן או תקציבים שהמשרד שם, או איגומי תקציבים בין משרדים שונים, כמו שהיה בקבר הרמב"ם, קבר רבי עקיבא וכו'. אז אלו שלוש תקנות שהמשרד עובד איתם. עכשיו, יש מקומות שמבחינתכם הם מקומות של קברים,

מבחינת החשיבות שלהם שלא נעשה שם עוד כלום? למרכז הארצי יש תוכנית עבודה, זאת אומרת הוא הכין תוכנית עבודה סדורה, שאי אפשר בבת אחת לטפל בכלל המקומות, זה גם עובד לפי הצורך ולפי המקומות שאליהם הציבור יותר מגיע ופחות מגיע. יש מקומות שבהם יש הסדרות יותר מורכבות שצריך להסדיר, אבל בגדול המרכז הארצי יש לו תוכנית מובנית, הוא הכין ממש כמעט לכל אתר ואתר יש ספר מה צריך לעשות. גם צריך לציין שלא מתוקצבת במלואה, וגם שם צריך לציין שאני חושב שזה לא אמור להיות רק אחריות של תקציב של משרד הדתות. משרד התיירות גם צריך להיות חלק מהעניין הזה, בעבר גם משרד הנגב והגליל נתן תקציב גדול לפיתוח,

קבר הרמב"ם בטבריה ועוד מקומות. בסוף אני חושב שאיגום משאבים בתחום הזה זה הדבר הנצרך ביותר. נכון כי זה גם חלק מהסדרים של תיירות. זה גם עניין שלנו, זה מביא תיירות של דת. לא רק תיירות פנים, גם תיירות חוץ שהרבה מגיעים. אגף נוסף שהייתי רוצה לעשות עליו סקירה בזריזות כי הזמן קצר, זה אגף הקבורה. ישנם כ-1,250 בתי עלמין שמתופעלים על ידי כ-600 גופי קבורה. זה נכון, יש היום מצוקת קבורה בולטת, משמעותית, בפרט בערים גדולות כמו ירושלים, גם במרכז. ופה זה מתחלק לשני חלקים. אדוני יושב הראש גם אתה עשית על זה דיון, יש את הצורך המתבקש באמת על ידי ציבורים שונים בנושא קבורת שדה, קמה ועדת שרים בראשותי ביחד עם השר הרב גולדקנוף שאמורה לעמוד מול כל הגופים בנושא הזה. צריך להסביר מיהם הגופים החזקים.

קודם כל מנהל התכנון, יש לציין שמנהל התכנון בשיתוף פעולה איתנו השמיט ומשך מספר תוכניות שמשרד הדתות גיבה אותם וקידם אותם מהקדנציה הקודמת. נקרא תמ"א 19 אם אני לא טועה, ובעוד מספר מקומות בארץ. כרגע לא מקדמים אותה. לא מקדמים אותם, אבל זה מה שנקרא סור מרע. בעשה טוב אנחנו נמצאים בהליך גם מול הוועדות המחוזיות, גם מול רשות מנהל מקרקעי ישראל שבעצם הוא הגוף שתופס את הקרקעות, ובעצם פה אנחנו מנסים ליצור משהו אחיד, שזה מתחלק לשניים.

כמו שיש ובמידה רבה ובהצלחה גדולה את בתי העלמין האזורים לדוגמה, תל רגב שמביא פתרון להרבה ערים, או כמו ברקת שמקודם, וגם חלקו גם מתוקצב גם בתקציב שיהיה, מקווה שלא מפתיעים אותנו בקיצוץ נוסף, אבל הוא מתוקצב ועוד בתי עלמין אזוריים. בסוף הם פותרים בעיה, הם לא נמצאים בתוך הערים, דבר שאתה יכול לתת לו הרבה יותר שטח, ואתה לא צריך לתפוס שטחים בתוך הרשויות עצמן. גם בדבר הזה אין אחידות בין ועדות התכנון השונות. רשות מקומית שמקדמת דבר אחד, שלא הייתה מתואמת עם רשות תכנון אחרת כי זה בשני מחוזות שונים, אנחנו מנסים להגיע להבנה של מישהו שיתכלל את הכל, כי עד כמה שמקדמים במקום אחד בית עלמין אזורי, אין סיבה שיקומו בתי עלמין קטנים,

זה כאמירה כללית. השאלה זה הקוטר. כשאתה מדבר אזורי, אז כדי שלא יצטרכו לפתוח עוד מקומות, אז מותחים את האזור בלי עין הרע. גם זה צריך להיות בשום שכל, ודאי. גם מה שאנחנו דיברנו, וגם בהסכמים הקואליציוניים, גם מטעמנו וגם הצטרפתם לזה גם אתם. הנושא הזה של מתן פתרונות קבורת שדה, ששוב, יש ציבורים גדולים במדינה, לא יודע אם אתם יודעים את זה או לא יודעים, אבל ציבור עולי אתיופיה אין מצב שם שמישהו ייקבר לא בשדה. מהאדם הכי פשוט שכבר הולך בלי כיפה גם כן עד הקייסים וכו'. ויש ציבורים נוספים כמובן, ולכן הצורך הזה צריך להיות.

לא על הערים, אף אחד לא אומר לבוא ולפוצץ את הערים. אבל יש, מה שנקרא, הפריפריות של הערים הגדולות, שזה סמוך ופחות נראה, או סמוך ונראה. הציבור אצלכם לא מעדיפים קבורת שדה? ודאי שכן. לא רק אצלנו, בכלל. חרדים, אחרי זה לא החרדים. אני אמרתי במשך כל החיים שלי. יש שם עניין, בגלל זה אני שואל אותך. בוודאי, גם ציבור מסורתי אמרתי גם בהסכמים קואליציוניים שם מותר לדבר פוליטיקה נכון? אז כשישבנו על הנושא הזה ודיברנו על זה, כשאני ב-35 שנים שלי בציבוריות, כמה אנשים שאני עזרתי להם לקבל קבורת שדה, שהם חברי מרכז ליכוד היו רבים, גם לאנשים מסורתיים. גם אצלנו יש העדפות. בדיוק, בוודאי. ולכן הדבר הזה חייב לקבל פתרון בעזרת ה'. הוועדה התחילה את עבודתה או מונתה? היא מונתה, התחילה את עבודתה, עוד לא התכנסה. כיושב ראש ועדה ותיק אתה יודע שלפעמים הוועדה מתחילה להכניס את עבודתה עוד טרם התכנסותה. זה תלוי איזה צוות יש לך משפטי, וצוות ההנהלה של הוועדה. אצלי זה הולך מהר. אם אתה מוכן להשאיל לי את הצוות שלך, זה ירוץ יותר מהר. פעם שימשתי גם כמהנדס בחברת אקרשטיין, הכניסו הרבה כסף מהתיבות ל - - - כן, זה הפך לביזנס. הוועדה מבקשת לצרף את חבר הכנסת ואטורי לעניין, לנסות לקדם ולזרז את התחלת הדיון כי מצד שני אתה גם לא יכול להקפיא לנצח את התכנון וכו'.

אני יחד אומר, גם בתי עלמין מקומיים זה דבר חשוב וטוב, הכל צריך לעשות בשום שכל ובתכנון אחד. איזונים.

דבר נוסף, הייתי שותף בהקמה שלו בתחילה אצל השר אזולאי, זה מוקד 0120 שהוא פעיל, הוא מופעל דרך,

גוף חיצוני, אבל בסוף הוא צריך להיות מופעל דרך משרד הדתות, דבר שנותן מענה 24 שעות למשפחות של נפטרים. אנשים יודעים שלצערנו, מישהו שנפטר, המשפחה עם כל תחושת האבל וכל מה שנמצא מסביב, לא יודעים לאן פונים, הובלה של נפטר, יש מוקד שעושה את זה בצורה מקצועית וטובה מאוד.

אני רוצה לעבור לאגף נוסף, נמצא כאן מנהל האגף אהרון עמנואל, נושא של אגף מבני דת. אגף מבני דת עוסק בתמיכות בבנייה של בתי כנסת, של מקוואות, בעזרת ה' גם עירובין וגם מבני מועצות דתיות. אנחנו עדיין לא יודעים כמה כסף יש שם, אנחנו מקווים, על פי הסיכומים יש שם בתקציב הנוכחי כ-150 מיליון שקלים. אנחנו רוצים בשנה הקרובה להכניס גם שיפוץ של בתי כנסת קיימים. מה שעומד אחרי זה זה אם יש שכונה חדשה שצריך לעזור לה בבניית בית כנסת, גם בשכונה ישנה אם יש בית כנסת שמט ליפול אין שום סיבה בעולם שגם אנחנו לא נעזור לה.

הכל יהיה בסוף תלוי תקציב, שנקווה שנוכל גם לבוא עם בשורה בעניין הזה.

יש מקורות נוספים לעניין הזה, למשל פעם היה את זה בזמנו במפעל הפיס, אם זה באותו תקציב או לא באותו תקציב? רשות שמגישה למפעל הפיס על מקווה יכולה להגיש, אבל אני חושב שאנחנו לא עושים מצ'ינג עם מפעל הפיס. השאלה, בפיס היה לפחות, כל עוד הייתי ראש עיר.

השאלה אם זה עובד כמו משרד החינוך שזה חלק מהפול הכולל או שזה משהו נפרד בפני עצמו ולכם אין קשר לעניין?

זאת אומרת מי מאשר את הפרוגרמה? הפיס? מבנים שלו הפיס, מבנים שלנו יש את האישורים שלנו. יש רב שצריך לחתום. מה זה מבנים שלנו? גם משרד החינוך, בכל שנה מביא X כיתות. מפעל הפיס, בהסכם עם הממשלה, שזה ההסכם עם האוצר, ההסכם הידוע, שכל פעם צריך לחדש אותו, יש סיכום כמה הם נותנים לכיתות לאותה שנה, לכיתות לימוד.

את תהליך הפרוגרמה ואישור הכיתות עושה משרד החינוך. אני מציע, מאחר והישיבה היא סגורה, זו ישיבת ייעול מה שנקרא, אני חושב שאתם צריכים לעשות איגום משאבים בגלל שבסוף זו הסתכלות אחת, על הצרכים, ואתה צריך לדבר על המקומות הללו. אבל פה צריך להבין שגם הרשויות המקומיות יתקוממו, כי בסוף זה גם החלק שלהם. לא, מה זה להתקומם? אתה לא לוקח. להיפך, זה מוסיף.

הרשויות המקומיות מקבלות סיוע בעניין הזה. יש עוד ראשי רשויות שרוצים לבנות מקוואות,

נשארו כמה. אני מכיר כמה כאלה, והם צריכים את הסיוע.

הפרוגרמות שם, לפי מה שאני זוכר לפחות, הם מאוד קטנות ולא בטוח שהמפתח עלות הוא נכון,

דווקא איך אתה יכול לסייע לעירייה? אם אתם תגיעו ותעשו השלמה תקציבית או איגום משאבים של הדברים האלה. אם העירייה מגישה על בית כנסת מסוים והיא מביאה כסף מהפיס, זה לא סותר שגם משרד הדתות יכול להביא לזה כסף. מה שאומר יושב הראש, זו לא תוכנית כוללת סדורה של מפעל הפיס. מפעל הפיס, במהות שלו, מאחר והוא מקבל כסף מהאזרחים על הגרלות וכו', אז הוא בעצם מחזיר את זה לחברה. אז הוא בעצם זרוע של עזרה למשרד האוצר. זו בעצם קופה קטנה של משרד האוצר, אנחנו לא נפתח. קופה גדולה, לא קטנה. קופה קטנה או קופה גדולה? אין קופה קטנה. אין קופה קטנה, כל קופה זו קופה אתה אומר? יש מחקר של מומי דהן שאומר שמפעל הפיס לוקח את הכסף מהחלשים ובסוף מחזק את החזקים בכסף הזה. אני מציע לך לא להיכנס לעניין הזה, כל עוד שהדבר הזה נמצא וקיים אבל לפחות שההסתכלות איפה לעשות, איפה להקים עוד בתי כנסת,

זה צריך להיות חלק מתוכנית עבודה סדורה. המימון הוא שלהם, התכנון, חלקי כמובן, ואז אתה יודע גם לבוא. מכפיל כוח.

אהרון עמנואל מנהל אגף מבני דת. מה שאני יודע בעצם, מפעל הפיס לא מייעד תקציב דווקא לשירותי דת, בסופו של דבר זו בחירה, דווקא של רשות מקומית, האם היא לוקחת את הכספים שמגיעים ממפעל הפיס? מה שאנחנו כן עושים, אנחנו נותנים תיעדופים ממבחנת התמיכה להשתתפות של רשויות, שחלק מזה מגיע גם ממפעל הפיס. קבוצה של מכון ארגמן ותקווה, ברוכים הבאים. אנחנו גם מצטרפים למכון הזה של התקווה. כן בבקשה. זה נכון, כי בסוף ראש רשות יש לו את הספר הירוק, מה שנקרא, שהוא מחליט אם הוא רוצה לעשות מגרש כדורגל, כדורסל, אולם אירועים. זה נכון גם בדיוק אותו דבר גם להסכם גג לצורך העניין.

ולכן אני אומר שגם בזה וגם בזה, ואני בטוח שהשר שיש לו נשיאת חן, ידע לבוא ולהתחיל לשלב את זה גם סטטוטורית את הדבר הזה שאתם חלק מהעניין הזה. כמו שלא יכול להיות שמישהו יעשה משהו בנושא מסוים, בלי שהמשרד האחראי הסטטוטורי קובע עליו, לא יכול להיות שזה יקרה. שווה לעשות דיון על זה, האמת היא אם הסכמנו שיש נשיאת חן, תמיד בפיס זה דבר טוב. ממה שאני מכיר, המימון מהפיס הוא רק לכיתות לימוד? לא, חברים, תקשיבו. לנו יש יתרון אחד אנחנו באים מהשטח. כשאתה עובד בעירייה כמעט 30 שנים אז אתה צריך לדעת מה קורה במדינה. חד משמעית. יש מועדוני נוער, יש תפוח פיס, אולמות כאלה ואחרים,

אשכול פיס. אבל יכול להיות שזה לא עובר דרך המדינה. בטח שכן. מפו"ש דרך המדינה. הכסף לא מגיע מהאוצר? הכסף לא מגיע מהאוצר, גם בכיתות לימוד הוא לא מגיע מהאוצר, אם אני זוכר נכון אולי אתה צודק. זה סוג של מצ'ינג. כן, הכסף מגיע מהפיס. הבקרה היא שלהם אחר כך. הבקרה על ביצוע היא שלהם, אבל הפרוגרמה, ההכרה בצורך והתוכנית כולה של איזה בתי ספר בונים או לא? זה על פי הסטנדרטים של משרד החינוך והחלטות שלהם. ולכן אני מציע, אדוני השר, שתעשו על זה חשיבה, אני אשמח לבוא מתי שתזמנו אותי אם לא תהיה לי ועדה באותו יום. תחום נוסף, נושא של מינויי רבנים, יש חוסר גודל מאוד בארץ, גם בערים שלמות שאין רב מכהן, וברור שעיר שיש בה רב, ועיר שאין בה רב, התנהלות נושא הדת בעיר, לקוי, ולכן אנחנו התחלנו כבר בהליך של הקמת גוף בוחר לחמישה ערים, שאני מקווה שבעזרת ה' בתקופה הקרובה נגיע לבחירה של הרב ולמנות אותם, ביחד עם זה בעזרת ה' בשנה הקרובה אנחנו נמנה עוד עשרות של רבני שכונות, רבנים בהתיישבות. דיברת על חמש ערים, איזה? חצור, גן יבנה, קריית ארבע, בית אל ורמת השרון. נושא רבני שכונות, נחדש אותם בעזרת ה'. גם רבני התיישבות יש חוסרים שבעזרה ה' נמלא אותם, וגם רבנים של בני העדה האתיופית. יש קריטריון ברור לראשי רבני שכונות? יש משהו ישן שבעזרת ה' יצטרכו גם לייעל אותו.

סליחה שאני נותן הערות. בסדר גמור, ההערות במקומם. הפוך, אני אומר צריך לטלטל את המשרד הזה, להפוך אבן על אבן להתחיל לראות את הדברים, כי בסוף זה שירות, בסוף שירות. אם יש רב בשכונה או רב המקום שמקבל משכורת התפקיד שלו הוא לא רק לתת את העניינים ההלכתיים,

אב רוחני או אב כזה או אחר, מנהיג את קהילה, לעזור לאנשים. חיכיתי לסוף אבל אני כן אעיר. אתה לא צריך לחכות לכלום, אתה חבר כנסת, מתי שאתה רוצה תדבר. וואו, אחלה ועדה זאת תדע לך, עכשיו תראה כולם הלכו לחוקה, בחוקה אי אפשר לדבר בכלל. מקום ראשון בשירות אנחנו.

אני אגיד לך משהו בלי עקיצה לממשלה קודמת או משהו, אבל מה שקרה בעבר הלא רחוק, כשמינו שר דתות שהמטרה שלו הייתה לקצץ את הדת, זו התחושה שלנו,

כציבור, לא הייתי חבר כנסת אז מותר לי. ומה שקרה אצלנו ביישוב אין רב, אין רב ישוב, זה בוטל.

זה הפך למינוי של הרב עצמו, לא של הקהילה, ואז כשהרב שלנו התבגר והוחלט להביא רב ישוב חדש, אז אין לנו תקן, ומה שקורה אנחנו משלמים כל אחד מהכיס שלו כדי להחזיק את רב הישוב. באיזה ישוב מדובר? אלוני הבשן. דרך אגב יש מספר ישובים בגולן שעכשיו רבים מי יקבל את התקן הבא שיגיע, ויש בינינו ויכוח מאוד קשה, כי מה קורה עכשיו? אנחנו מוציאים כסף מהכיס על רב הישוב, כי אנחנו חייבים רב, זה הניהול כמו שאמרת, מנהיג הקהילה מבחינה דתית. אגב לראש עיר אין דבר כזה שהציבור צריך לממן ראש עיר או מנהל אגף שפ"ע. אז מה שקרה הבנתי שהפכו את התקן לתקן של הרב עצמו, זאת אומרת שהתקן של הרב שהלך לעולמו אין רב יותר בישוב. הקבורה של משרד הדתות קבר את הרב עם התקן.

שמו את החוזה שלו, הכניסו לזה,

כיסו טוב שלא יקום בטעות, ונשארנו בלי רבני ישובים. אגב, כל רבני השכונות שהיו ונפטרו, התקן נפטר איתם ביחד. גם בשכונות אותו דבר היה? כן, תופעה ייחודית. היצירתיות של משרד האוצר, שיודעים לא רק שאדם נפטר, אלא יחד איתו התקן. השאלה היא עכשיו איך אתם מבחינת משרד הדתות? יש לכם תקציב? תוקצב הדבר הזה או שגם האוצר לקח את הכסף בחזרה? סיימנו את התקציב בליל התקציב שאושר בממשלה עם בשורות טובות בעניין הזה. מאז עברו מים בירדן, יש כל מיני פלאטים מסוימים שפוגעים במשרד, אנחנו בדיון לא פשוט מול משרד האוצר, ונקווה שנצליח בו. יאמר לזכותו, צריך להגיד את האמת, של שר האוצר שהוא רואה יחד איתנו עין בעין את החשיבות של מינויי הרבנים, ואנחנו מקווים שהמדיניות שלו תחלחל גם לדרג המקצועי. יש הרבה אבק, אני חושב שצריך להסיר. נושא של רבנים מבני העדה האתיופית. כמו שציינתי, אנחנו חושבים שרב מבני העדה האתיופית יכול לעשות עבודה הרבה יותר טובה לעדה שלו, מאדם שלא יגיע מתוך העדה, גם בגלל קשיי שפה ולא רק, מבחינת ההבנה והיכולת - - - רבנים או קייסים? גם וגם. יש 27 רבנים ו-46 קייסים. אני רק אסביר שאני בתחילת תפקידי בחיים הציבוריים. שאלה סקרנית, הקייסים מוכשרים לרבנות? צריך לעשות את ההתאמה הנכונה, בצורה הנכונה. כן, יש התאמה שגם עוברת דרך הרבנות. אני רק אגיד במשל קטן למה זה כל כך נצטרך? אני זוכר שכשאני התחלתי את החיים ציבוריים שלי הייתי יושב ראש מנהל קהילתי, ובשכונה שבה אני גר יש הרבה מבני העדה האתיופית. איזה יום אחד הייתי באיזשהו כינוס שלהם ושאלתי כמה אנשים מכם יש לכם הנחה בארנונה? אז אמרו לי אף אחד לא. אז שאלתי למה אתם לא מגישים לעירייה? אז אמרו לי אנחנו לא יודעים. לחלק יש קשיי שפה, חלק לא מאמינים שיתנו להם, וכשהבאנו להם מישהו דובר השפה שיודע להתחבר אליהם ולהבין, כמעט 100% ממי שהיה שם קיבל 80% הנחה בארנונה.

כמו שהוא נכון ברשויות המקומיות נכון גם בשירותי הדת. ואנחנו עושים עבודה מאוד מאוד טובה. יש אגף במשרד עם רב שמטפל בנושא הזה, הרב אייבשיץ שעושה עבודה טובה מאוד ומקצועית. כמה מילים אולי על המועצות הדתיות? מה המצב היום במועצות הדתיות? מהן הבחירות שהולכות להיות בעניין הזה? כמה היום הם ועדות ממונות וכמה הן מועצות דתיות באמת? מה הולכת להיות הרפורמה של השר מלכיאלי בעניין הזה? לא אמרתי מהפיכה, אמרתי רפורמה. הרפורמה המרכזית זה לשנות רפורמות קיימות. זה אחד. אבל אני אומר את זה בצורה מאוד כנה. מאז שנכנסו לתפקיד לפני כחודשיים וחצי. חודשיים ו-22 ימים. אני אומר את זה כל פעם לשר אחר שנמצא פה. כולל שבתות וחגים.

כ-15 מועצות דתיות, חלקם ממונים, לא זוכר מספר מדויק, אני חושב שבסביבות ה-15. גם ממונים וגם הרכבים. וכמה מתוכם נשים? הכל כפוך לאישור של - - - אגב, אתה יודע את המספר? איזה מספר? כמה נשים? לפי הפרסומים אפס. אני מציע למוכשר שכמותך לקרוא פרסומים אמיתיים ולא טוקבקים.

ברשומות לא מופיעות נשים. עזוב את הרשומות, תבדוק. חברים סבלנות, יש סקירה, וכל אחד יוכל להביע את דעתו ולשאול שאלות. יש לנו עוד הרבה זמן. אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, אני לא לוקח את המועצות הדתיות ככלי ניגוח פוליטי. אם בעבר שרים היו מעורבים באופן אקטיבי בהרכבים של המועצות הדתיות, מי הממונה ומי הולך להתמנות? כולל איום מפורש על ראשי ערים שבמידה ו-X לא יוסר מההרכב אני לא אחתום לך על הרכב. אצלי במשרד היום בקדנציה הזאת לא יהיה דבר כזה. אנחנו קודם כל נותנים לרשות המקומית את הבכורה להביא הרכב כפי מה שמשקף מהציבור. אני לא מתערב מי ההרכב, ואני גם לא מתערב מה ההרכב יבחר ליושב ראש? כלומר, אם בדיוק כמו שאף אחד לא מתערב ברשויות המקומיות האם נבחר גבר או אישה לראש העיר, בדיוק ככה בהרכבים של מועצות דתיות, משרד הדתות מאשר שכולם יכולים להיות כשירים בעניין הזה, אני חושב שאולי over בדיקה עושים אצלנו לפעמים, במשך שנים מסוימות גם עשו בדיקה מקצועית מסוימת. אנחנו מאשרים את ההרכבים והרשות המקומית וההרכב הם בוחרים את ההרכב.

דבר נוסף, מצב המועצות המקומיות אדוני יושב הראש לא טוב מבחינה תקציבית. אנחנו הגענו עם משרד האוצר להסכם על תקציב 2023-2024 שלצערנו הגדול, מחזיר אותנו אחרי הפלאט האחרון אחורה. אנחנו בדיונים מאוד ארוכים. מתי הספקתם לעשות עוד פלאטים? בכל שבוע פלאט חדש? לא, אל תענה. ואנחנו בדיונים גם עם עשהאל ,ושוב עם כל הדרגים במשרד האוצר כולל השר בעצמו, לפחות לצמצם את הקיצוץ הזה אצלנו, לא מדובר בהרבה כסף, אבל מדובר בסוף בדבר שהוא צורך קיומי למועצות הדתיות. תקצוב המועצות המקומיות מבחינת רשויות? הן מעבירות את הדברים? כן, כן. אנחנו רוצים לעשות את המצ'ינג כמו שדיברנו בהסכם הקואליציוני, אני חושב שזה ייתן לזה מקום כמו כל משרד אחר שאמור לתת את השירות.

אנחנו חושבים שבסוף היה נכון שהמדינה תיקח על עצמה, כמו מועצת העיר. בסוף זו מועצה דתית שמטפלת בנושא הדת, בדיוק כמו מועצה. אנחנו לא נמצאים שם. אני חושב שלמעט מקרים חריגים בסך הכל שיתוף הפעולה עם הרשויות המקומיות עובד נכון. זה לא סוד שהרבה רשויות מקומיות תמיד פונים אלינו בבקשה לבטל את המועצות הדתיות ולהפוך את זה לסוג של אגפים ברשות המקומית. אנחנו חושבים שזה לא נכון.

כשיש מועצה דתית עצמאית, בסוף הוא גם, במקום כזה או אחר, נמצא עובד בשיתוף פעולה ביחד עם הרשות. אנחנו עושים הכל בשביל שהמשולש הזה, הרשות המקומית - - - זה כמו שהמחלקה שהייעוץ המשפטי כפוף לייעוץ המשפטי לממשלה, והתובע העירוני כפוף למשרד המשפטים וכו'. אז גם הדברים האלה של הדת צריכים להית כפופים ולא להיות חלק מאגף בעירייה. נכון. אז בסוף אני חושב שהעבודה שלנו במשרד, שהגוף המשולש הזה שנקרא הרשות המקומית, המועצה הדתית, ולשכת רב העיר שבסוף זו לשכה שיש לה גם עצמאות בפני עצמה, כשהם עובדים ביחד בשיתוף פעולה מלא כמו בהרבה הרבה ערים, זה מוכיח את עצמו. דבר נוסף בנושא התקציב, נמצא כאן יושב ראש החבר, שמודע למאבק שאנחנו נמצאים בו ממש בשעות האלה. זה ההסכם של ההסתדרות שעשו עם כל עובדי המדינה, כשאנחנו יצאנו בהכרזה, ואנחנו עומדים מאחרי זה. שגם עובדי המועצות הדתיות אמורות להיות חלק מהמענק גם החד פעמי וגם המענקים הנוספים. כי יש בעיה בהגדרת המעמד שלהם. משם זה מתחיל.

על זה שווה לעשות דיון בקרוב, מקווה שאלא נצטרך. מצד אחד אנחנו לא רוצים להפיל את הכל על המועצות הדתיות, חלקם בוודאי לא יוכלו לעמוד בזה, זו הוצאה מאוד גדולה ומצד שני נמצאים העובדים שנמצאים בלחץ מאוד גדול הם רוצים את הכסף הזה, זה מגיע להם. אנחנו בדיונים ארוכים מאוד עם משרד האוצר לקבל שיפוי גם על החד פעמי וגם על הרב פעמי. אני מגבה באופן מלא את העובדים שנמצאים איתנו, אולי בסוג של סכסוך עבודה ובאמירות קשות שזה מגיע להם, אני נותן להם גיבוי מלא, הם צודקים גם באמירות שלהם וגם במה שמגיע להם. יחד עם זאת אני חושב שראשי המועצות הדתיות הם לא פועלים מתוך, לא נוקשות ולא קמצנות אלא מתוך אחריות לכספי המועצה והתפקיד שלנו כמשרד, עם משרד האוצר, זה לדאוג מצד אחד, שלעובדים מגיע הכסף כמה שיותר מהר, מצד שני לדאוג לשיפוי לראשי המועצות הדתיות שהם לא יכולים לעמוד בדבר הזה. זה כמו שהסכם הסייעות לגנים לא חל כרגע בגנים שנמצאים תחת המוכר שאינו רשמי. זו שערורייה, לא יכול להיות הטבה של עובדים, מטפלים בזה, הרב גפני נכנס לעניין הזה. וגם כאן, העובדים הם עובדים, ובסוף זה משתרשר לשירות לאזרח, ואם הם ירגישו שהם עובדים והם מוגנים, אז קודם כל כשאתה שומר עליהם אתה גם יודע לתבוע מהם עבודה, ויכול להיות שגם זה צריך להיעשות כחלק מהריענון, אני לא אומר שהכל טוב. כמו שלא במשרדי ממשלה הכל טוב, אנחנו פה רואים איך עובדים לפעמים משרדי ממשלה, גם שם בקצה, גם במועצות הדתיות ובמקומות הללו צריך, אבל בהחלט הנושא הזה. עוד מילה אולי אחת, ממש בגדול, על הנושא של הכשרות לאחר הצונאמי הקודם? איפה אנחנו חיים עם זה עכשיו?

דאג שלא תהיה כשרות. אז אנחנו בעזרת ה' בקדנציה הזאת, אחרי שדחיתי את היישום החדש של השר הקודם בנושא פירוק הכשרות והכנסה של גופים שאינם כפופים למועצת הרבנות הראשית, אז אנחנו גם עובדים על החוק לבטל את הרפורמה הרעה שהייתה בקדנציה הקודמת, שדאגה לרמוס את הרבנים הראשיים, לרמוס את הרבנויות המקומיות.

ההלכה, לפחות לפי דעתי. לרמוס את ההלכה. אבל אנחנו עובדים ביחד עם זה למצוא נוסחה לשפר ולייעל את משגיחי הכשרות, את השכר שלהם שיהיה מעוגן בצורה מסודרת ולא חאפר. את הבקרה על עבודתם. בקרה אמיתית על עבודתם, מפקחים אמיתיים על העבודה שלהם. מכינים איזשהו תוכנית לנושא הזה של כשרות?

לוח זמנים פחות או יותר? אל תתקיל אותו, הוא חבר. לא לא, שאלה נכונה שאלת תומר, אני אענה. היינו אמורים בתקציב הזה להביא את ההסדרה הסופית. הסדרה סופית אין לנו, כי יש לנו כמה גופים שאנחנו רוצים להיות מתואמים איתם, קודם כל עם המשגיחים והוועדים שלהם, עם ההסתדרות, עם משרד האוצר, והעלית על כולנו עם הרבנות הראשית לישראל שתאשר כל מתווה. וגם אולי שינויים באמת? יהיה משגיח ומושגח יפתור את זה באמת ולא כמו שבפעם הקודמת.

אנחנו גם לומדים בעומק את דו"ח מבקר המדינה. אני חושב שמגיע לנו, ומגיע לציבור ומגיע להלכה בישראל, שבאמת נתייחס ונעשה עבודה רצינית, ניתן תשובה אבל בשונה ממה שעשו קודם, כביכול, בשם היושרה, ייעשה ביחד עם ההלכה. אין סתירה בין הלכה ליושר, לעבודה מקצועית. אין שום סתירה. ואנחנו נגבה ונצפה באמת לשמוע על הדברים האלה. חברת הכנסת מלול, בשליחות קודש בוועדת חוקה, יצא משם ללא פגע,

כבוד יושב הראש, כבוד השר, אני בתור אחד שהייתי עובד כמעט שש שנים במשרד לשירותי דת, תמיד הרגשנו שהמשרד מתייחסים אלינו כאיזה משרד עודף כזה, בן חורג, ולמרות שהמשרד הזה חשוב מאין כמותו, מטפל בכלל האוכלוסייה, לא במגזר מסוים, בכל הנושאים, מנישואים, חתונות, ועד 120, רבנים, כשרות, כל דבר שיהודי בארץ צריך ,משרד לשירותי דת מטפל בו. זה משרד חשוב. אני יודע שיש בשורה לשר בהרבה נושאים, לא נפרט אותם, תקציביים, מועצות דתיות, רבני קהילות ורבנים ומינוי מועצות דתיות, יש פה בכל הנושאים. בפעם הבאה נבקש מיושב הראש לקבוע ועדה כשאין הפגנה ואז יהיה יותר זמן. אחרי הרפורמה תבוא עוד פעם. וכבוד השר גם יש לו ניסיון בדתות, הוא היה ראש מטה של השר אזולאי, רק דבר אחד חשוב לי מאוד ואת זה אנחנו לא הצלחנו במשמרת שלנו, השכר של עובדי מועצות דתיות. בלניות, משגיחי כשרות, עובדי קבורה, אנשים יקרים עושים עבודת קודש,

ובשעות לא שעות גם כן. לפי הסדר שרשום לי כאן, מרדכי אסקין לובי המיליון? רק בקצרה. מרדכי אסקין לובי המיליון. אני אשתדל לתת אמירה כללית. אני מנהל את תחום דת ומדינה בארגון לובי המיליון. זה ארגון שמייצג את אוכלוסיית דוברי הרוסית, כיום למעלה ממיליון מאתיים דוברי רוסית עולים וילדיהם. אנחנו מתעסקים בנושאים של תרבות, מורשת, חברתי-כלכלי, עליה וקליטה, ואני מרכז את תחום דת ומדינה. חשבתי להיכנס לנושאים ספציפיים אני רוצה דווקא לצאת באמירה כללית ולהתחבר למה שיושב ראש הוועדה התייחס אליו בהתחלה, לחזון ולציפייה מהמשרד. המשרד לשירותי דת הוא לא רק מעניק שירות, הוא הרבה פעמים הפנים של היהדות ושל ההלכה, ובהקשר הזה אני רוצה לחבר את זה דווקא לאוכלוסיית דוברי הרוסית. זה לא סוד שדוברי הרוסית מגיעים ללא מעטפת קהילתית, גם בארץ וגם בחו"ל הרבה פעמים, והמפגש שלהם עם היהדות וההלכה, לא רק עם הישראליות והציונות, בדגש על היהדות וההלכה מגיע דרך. רק בנאומים של ליברמן זה הקשר היחיד שיש להם עם הדת. הם באים רק לצורך פוליטי. לכן צריך ארגון לא מפלגתי, נכון, בשביל זה אני פה. המפגש בפעם הראשונה מגיע דרך שירותי הדת, פעמים רבות בנושאים. אני חייב להיות, אני רוצה לתת לכולם. היוזמה חשובה אני חושב שהשר צריך לקחת את זה בחשבון. משפט אחרון אפשר? במיוחד עכשיו לאור הקליטה, השר נמצא גם בוועדה לענייני קליטה, יש הרבה סוגיות וצרכים שדרוש מישהו שירכז את האתגרים האלה, כמו עם העדה האתיופית. תודה רבה, אל תכעסו עליי. ליאת קלין מנהלת נאמני תורה ועבודה בבקשה, אבל ממש בקצרה. ממש בקצרה. שלחנו את רוב הדברים בכתב. נכון, ראיתי עברתי עליהם. תודה על הדברים, ברכות גם לשר הנכנס שלא נפגשנו באופן רשמי, ותודה גם על הדברים שנאמרו פה בפתיח, שבאמת הגיע הזמן לשפר את שירותי הדת, ולהחזיר להם את הכבוד, באמת זה משהו חשוב וטוב שנאמר פה בדיון הזה. אני אגיד, ממש חצי משפט ואני אגיד איפה זה מתקדם ברמה המעשית. באמת מאז ועדת צדוק לפני 30 שנים שבעצם עסקה באפיון של שירותי הדת, לא חלו הרבה מאוד שינויים, והלקונה המרכזית היא שבעצם אין שום הגדרה ברורה של מהם שירותי הדת במדינת ישראל?

עכשיו זה לא רק טכני, ולא רק זה שהחוק מדבר על זה שצריך לתת אגרות לפי שירותים. אין סל שירותי דת.

יש רשויות שבהן אין מועצה דתית אבל אין שום חובה לספק שום שירותי דת, זו לקונה מאוד משמעותית, וזה משליך גם על עבודת המשרד בתחומי האחריות. לצורך העניין, נושא המקוואות שזה נושא סופר חשוב, מתכלל הרבה מאוד נושאים, אנחנו בקשר מאוד טוב גם עם אהרון, גם עם דקלה פדידה שאנשי המשרד עושים עבודה מעולה. אין אגף שמתכלל את כל הדבר הזה.

כמו שבקבורה שהייתה ועדה בין משרדית, חייבים לדבר הזה גורם מתכלל לא לפנות לגורמים שונים, נורא נורא חשוב. אני אגיד רק באמת מה שהוזכר כאן בנושא של מינוי גם של רבני ערים, גם של הרכבים של מועצות דתיות, הדבר הזה נורא חשוב שיהיה מותאם לצורכי הקהילה. וייצוג של נשים גם בהרכבים, גם בממונות נשים הם לא רק 50% מצרכני השירותים, יש דברים של נישואים, של מקוואות שעוסק בנשים.

תודה ליאת, יש לך עוד חברים מסביבך שרוצים לומר. שמעון שמואלי. שלום וברכה. תודה רבה כבוד יושב הראש, ברשות כבוד השר מלכיאלי אני אציג את עצמי, עורך דין שמעון שמואלי, אני מייצג את עמותת חוקתי חרדים למדינה ולשלטון הציבורי. גילוי נאות בכובע השני שלי, אני מכהן גם כגזבר המועצה הדתית בבת ים, כך שאני מגיע גם מתוך המערכת. לגופם של דברים אני אבקש את התייחסות של כבוד השר לשמוע את עמדתו האישית של כבוד השר בנושא של איסוף פינוי והטמעת פסולת גניזה במועצות הדתיות. זה נושא טעון בפני עצמו. אז אני אבקש מהשר שאחרי הישיבה, כי הוא לא יספיק לענות על זה עכשיו. אני מכיר את בעיות הגניזה, אבל תגיד בשתי מילים בבקשה. אין למועצה סמכות לאסוף, לפנות ולהטמין גניזה. זה תפקיד של הרשויות המקומיות, זה נפל על המועצות הדתיות. מדובר פה במיליונים של - - - אני הייתי רוצה שזה ייכנס חלק לעניין של מחזור. לא למחזור כמוחזר, אלא אותם דברים שלא צריכים. מה שצריך גניזה שתהיה הסדרה. כי אסור היום לקבור, אסור לך לטמון מהרבה סיבות סביבתיות ודברים מהסוג הזה. כבוד יושב הראש הרשות מקומית אוספת כסף, מקבלת כסף ארנונה, יתכבדו הרשויות המקומיות ויטפלו בזה.

אורית להב. מבוי סתום? מה סתום? כי אנחנו עוזרות לנשים עגונות ומסורבות גט. שכמו שאני בטוחה שהיו"ר והשר יודעים נמצאות לצערנו פעמים רבות במבוי סתום. מה עם גברים מסורבי גט? היא מייצגת את זה וזה בסדר. אבל לגברים יש פתרון. ואגב השתתפתי פה בישיבות עם הרב הראשי בישראל, אני אישית, מאחר ואני גם חבר לספסל הלימודים כשהיינו צעירים, אני יודע כמה הוא, הוא כל פעם מספר לי על עוד איזשהו דבר שנעשה, ועוד סיפור שחולק. עושים הרבה, אבל עדיין לצערנו, אלפי נשים נקלעות לסיטואציה הזו בלי מענה. השר פה אבל ביום שני היה דיון בוועדה לקידום מעמד האישה לרגל יום העגונה, והוועדה זימנה את המשרד לשירותי דת שיכלו לשלוח נציגים.

אני יודעת שלא היה כי הם אמרו שזה לא אצלם, זה של בתי הדין הרבני. אני הייתי בתיאום עם יושבת ראש הוועדה, דיברנו על זה גם לפני הדיון. אנחנו עושים דברים מאוד מאוד עמוקים בעניין הזה איתה, היא מודעת לזה, דברים הלכתיים עמוקים. אם היית בדיון וראית לאן אנשים מסוימים רוצים לקחת את הדיון, אנחנו לא משתתפים בהצגה, אנחנו משתתפים בפתרון. יושבת ראש הוועדה מעודכנת בעניין, במקומות הגבוהים ביותר ההלכתיים. לא בהצגות.

אני חייב לעצור אתכם, תסלחו לי, זה בגלל ההפגנות. אני לא עוצר אותך בגלל מה שאת אומרת. הכותרת הייתה על פתרונות ואף אחד מהנציגים שהיה שם, היה שם מנכ"ל בתי הדין הרבניים, וראש אגף עגונות. סליחה, אל תכעסי עליי. שלמי תנעמי חבר מועצות הדתיות. אני רוצה לומר תודה קודם כל לשר על כל היחס שלו, והפנים החדשות והשינויים וגם היחס למועצות הדתיות כמו שאמר השר. אבל אני חייב להעלות בעיה אחת שעכשיו דיבר עליה עם השכר, ההסתדרות הולכת להשבית את זה. אנחנו לפני חגים, משגיחי כשרות, טהרת המשפחה, אלו דברים שאנחנו לא יכולים ,צריכים את העזרה של הוועדה. אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה, ואם צריך אפילו נעשה כינוס תיאום של הוועדה. לא רוצים לחזור למצב שהמועצות הדתיות היו לפני עשר שנים, שעובדים לא קיבלו 13 חודשים משכורת. לא, אין דיון לא לקבל שכר. התוספת זאת השאלה. השאלה היא שיהיה שכר נורמלי. יש גיבוי מלא שלהם מהמשרד. אוהד וייגלר?

וייגלר מנהל המחלקה למדיניות ציבורית בארגון עיתים. אני אגיד במשפט אחד נקודה שאני אשמח שהשר והמשרד יתייחסו אליה בהמשך. וזה שירותי דת בערים שהשירותים ניתנים על ידי העירייה ולא על ידי מועצה דתית. יש איזושהי לקונה, הם לא כפופים למשל, לתקנות האגרות. זה רלוונטי בעיקר לערים חרדיות בפועל, או הרשויות המקומיות גובות אגרות הרבה יותר גבוהות ומי שנפגע בסוף אלו האזרחים. תודה רבה. אדוני השר. מרכז השלטון המקומי יכול להגיד גם כמה מילים? 20 שניות.

שינוי יחסי התקצוב 25-75, אנחנו מחכים לזה הרבה זמן ואנחנו מברכים על זה, זה גם בהסכמים הקואליציוניים נמצא. שמחנו לשמוע שמקדמים את זה. לגבי אספקת שירותי הדת עם הרשות המקומית - - - האוצר אני לא בטוח שמהנהן כל כך בראשו בעניין הזה. זה נושא תקציבי, יש לזה עלות גדולה, בסוף הממשלה צריכה להחליט להצקות לזה את המשאבים. אוקיי עשיתי לך דיון קל היום,

אני רק רוצה להוסיף אספקת שירותי הדת. רשות שתהיה חפצה להעביר את השירותים למחלקה ברשות המקומית, אנחנו רוצים שתהיה לה האפשרות. אני לא בטוח שזה הדבר הנכון. גם יצירת ודאות תקציבית לרשויות שמקבלות את אמות המידה במרץ כבר אחרי שהן מכינות את התקציב. אני בטוח שמרכז שלטון מקומי יעשה פגישה עם השר, ויישם את הדברים אני ממליץ,

לעשות את זה, כי הם בסוף האנשים בשטח. אדוני השר תודה רבה. אפשר משפט אחד?

לא רוצה לגזול זמן. מליאה וזה, השר ממהר. מה שאמרתי אני לא ארחיב בנושא הזה, אני מקווה גם לשמוע עדכון בהמשך לגבי הנושא של הרב. בנושא מקוואות, הוקמו רק שש מקוואות בשנה הזאת של הממשלה הקודמת, אני חושב שזה גרוע מאוד, אצלנו גם יש בעיה במקווה, אנחנו במצב קשה, אנחנו כבר שלוש שנים מממנים את הרב, את המקווה משפצים על חשבוננו כל פעם וכבר צריך להחליף את המקווה הזה, לפי התור של המקוואות בדרך, אז אנחנו הכי רחוקים. אנחנו הכי קרובים לדמשק ואנחנו הכי רחוקים מהמדינה. יכול להיות שאנחנו צריכים לבקש תקציב מדמשק, אבל אני חושב שגם אצלם יש קצת צרות תקציביות. אהרון אל תגרום לנו בלאגן עם ואטורי, בבקשה. אוקיי. תודה רבה. הדיון היה קצר היום, גם בגלל האילוצים, לצערי הרב. אנחנו נקיים עוד, אדוני השר. זו ועדת הבית שלך, נשמח לעזור בדיונים יותר משמעותיים ויותר ממוקדים שנעשה אותם בהמשך. שיהיה לך בהצלחה והרבה סייעתא דשמיא. תודה רבה הישיבה נעולה.

בשעה 11:00.